מכיוון שיש לנו גם משימה ארוכה של הקראה, עו"ד רווה, בואי נבין איפה הממשלה עומדת, גם מבחינת הליכי האישור, לאור הדרישות של ועדת השרים לענייני חקיקה, ומה ברור לנו שצריך להיכנס גם להתדיינות לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית וגם במה יש לנו הסכמות לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית, נמזג, נקרא את הנוסח המשולב ונצביע. בעניין ועדת השרים, נאמר לי שהנושא הזה יוסדר במשך היום, בדרך זו או אחרת, בין אם במשאל טלפוני - - - עד כמה שאני מבינה כנראה שגם לא יהיה משאל טלפוני מאחר שהבינו מכם שיש הסכמות.

הבינו מאיתנו שיש הסכמות, ולכן ייתכן שזה לא נדרש. יש כמה דברים שנתבקשנו לבדוק, ועיקרם אנחנו נבקש שיידון לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית. אני בכל זאת אומר באיזה דברים יש כיוון של עמדות. בנושא של המועדים, כרגע ביקשנו את המרבי באותם דברים, בעיקר בנושא של שפה, מערכת מנע, זכויות בני משפחה והתאמות של הצבה לשנתיים, אפשרות הארכה לשנה, אבל במקביל ביקשנו מהגופים לבדוק מה אפשר לצמצם. התחילו לעשות את הבדיקות האלה, אבל נחזור עם תשובה לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית. הנושא של זכות הבעת עמדה של בני משפחה של מי שנפטר שלא כתוצאה מעבירה. בעיקר הסנגוריה הציבורית ביקשה להביע עמדה, אז נדון בזה בצורה מסודרת. אנחנו גם בודקים מבחינת ההשלכות ונחזור בצורה מסודרת לקריאת הקריאה השנייה והקריאה השלישית. הנושא של זכות הבעת עמדה במקרה של חזרה מכתב אישום, מה שמעוגן היום בהנחיה, יש הסכמה עקרונית של הפרקליטות שזה יעוגן בחקיקה בתנאים שייקבעו בהנחיה, כי גם בהנחיה היום זה לא בכל המקרים, אלא בחלק מהמקרים. עם זאת, הסנגוריה ביקשה לשקול את העמדה שלה. אנחנו מכבדים את הדבר הזה, ואנחנו רוצים גם בזה לעשות דיון מסודר, ולכן גם בזה אנחנו מבקשים שיידון לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. השאלה של הצהרה בכתב על נזקים בשלב הטיעונים לעונש, האם היא תנאי להצהרה בעל פה, יש מחלוקות. אנחנו ננסה לבוא עם עמדה או מוסכמת או מוכרעת לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית. והנושא המרכזי של הבעת עמדת נפגע ישירות לבית המשפט בכתב או בעל פה גם צריך להגיע להכרעה. אני רק רוצה לראות שהבנתי, עו"ד רווה. כרגע העניין של טיעונים לעונש, כן הוסכם שזה יהיה בעל פה?

אולי כדאי לחדד את זה.

גמור. אמרתי בפעם הקודמת, אני אומר שוב: יש הסכמה על זה שנפגע עבירה יוכל באמצעות התובע.

בית המשפט שואל את התובע מה עמדת הנפגע והתובע אומר. זה בהסדר טיעון, אבל בטיעונים לעונש הוא יוכל להביא את עמדתו, זה מה שסוכם. בטיעונים לעונש הוא יוכל להביא את עמדתו? בקולו. זה לא בדיוק עמדתו, זו הצהרה על הנזקים והפגיעה שנגרמו לו בקולו. יש שם החרגה מסוימת. בחירום. על זה דיברנו. החרגה של עבירות מסוימות, בעבירות שיש ימי מוקד. זה נרשם לפרוטוקול? זה חשוב. זה משמעותי. כשייפתחו הדיונים של הקריאה השנייה והקריאה שלישית שלא נלך חלילה, אפילו חצי צעד אחורה.

אלא אני מניחה שזה גם נמצא בדברי ההסבר. הדבר הזה נמצא בנוסח. זה גם בנוסח היא צודקת. חשבתי שאת מדברת על אותם דברים שאנחנו צריכים לבדוק לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית. זה נאמר

אני מניחה שהיועצת המשפטית תאמר את זה. נמצא בפניכם הנוסח המוסכם לקריאה בראשונה. דבר נוסף שדובר, שיהיה גם לקראת הקריאה השנייה והקריאה השלישית, ואנחנו נזכיר בדברי ההסבר, זה הזכות לליווי עובד סוציאלי של נפגעי העבירה.

משרד הרווחה אמור לחזור. בדיוק. הוא אמור לעשות בדיקה ו-95 תקנים. מכובדיי, אני מעלה להצבעה את ההצעה למיזוג שלוש הצעות החוק, פ/2794/24, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וחברים נוספים, פ/2535/24, של חברת הכנסת יבגני סובה וחברי כנסת נוספים, ו-פ/1044/24, הצעת חוק פרטית שלי. מי בעד מיזוג הצעות החוק? אושר פה אחד.

הצבעה אושר אנחנו ניגשים להקראה של הנוסח המשולב בהתאם להסכמות, ואחריה נצביע. בבקשה. הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס'...)(הרחבת זכויות נפגעי עבירה), התשפ"ב 2022 תיקון סעיף 4 בחוק זכויות נפגעי עבירה, בסעיף 4 אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), מידע והודעות לפי הוראות חוק זה יימסרו בשפה הערבית אם נפגע העבירה ביקש זאת." תיקון סעיף 17 1 בסעיף 17 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ד) יבוא: "(ד) בדיון לגבי כתב אישום בעבירת מין או אלימות חמורה, שבו מציג התובע לפני בית המשפט הסדר טיעון שאליו הגיע עם הנאשם, יברר בית המשפט עם התובע האם קוימו הוראות חוק זה לעניין זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לפי סעיף זה, לרבות אם הובאו פרטיו של הסדר הטיעון המוצג לפניו, כאמור בסעיף זה, לפני נפגע עבירה כאמור, ויברר את עמדת נפגע העבירה בנוגע להסדר הטיעון, אם הובעה בפני התובע לפי סעיף קטן (א)". תיקון סעיף 18 בסעיף 18 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1)נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שמסר הצהרה בכתב כאמור בסעיף קטן (א), זכאי למסור את הצהרתו גם בעל פה לפני בית המשפט בדיון בעניין גזר דינו של הנאשם, בעבירות המפורטות בסעיף קטן 17(ב) יחולו הוראות אלה רק אם ביקש זאת נפגע העבירה." תיקון סעיף 22 4. בסעיף 22 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן (א), ואחריו יבוא: "(ב) נפטר נפגע עבירה, שנפגע במישרין מעבירה, שלא בשל העבירה, יהיו בני משפחתו כאמור בסעיף קטן (א) זכאים לקבל מידע שאותו זכאי היה נפגע עבירה לקבל לפי חוק זה, ובלבד שביקשו זאת מהגוף שאמור למסור את המידע." תיקון התוספת הראשונה 5. בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בפרט 5, אחרי "347א" יבוא "347ב". תיקון התוספת השנייה 6. בתוספת השנייה לחוק העיקרי, בסופה יבוא: הגשת בקשה לקיום דיון נוסף לפי סעיף 30 לחוק בתי המשפט. והגשת בקשה לקיום משפט חוזר לפי סעיף 31 לחוק בתי המשפט. תיקון התוספת השלישית 7. בתוספת השלישית לחוק העיקרי, (1)אחרי פרט 2 יבוא: "2 "2א.הגשת ערר על מעצרו של החשוד או הנאשם בעבירת מין כהגדרתה בסעיף 14א(ד) או על שחרורו ממעצר, ההודעה על ערר שהוגש על ידי החשוד או הנאשם תימסר בסמוך לאחר שנודע על כך לרשות החוקרת או לתביעה." לגבי חשוד, הגוף החוקר, לגבי נאשם,

(2)בסופה של התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא: 6."6. הודעה על הזכות של נפגע עבירת מין שזכאי לכך, להגיש בקשה להוצאת צו לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004, וכן על זכותו לסיוע משפטי בהליך זה כאמור בפרט 8 לתוספת לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב 1972. התובע" תיקון התוספת הרביעית 8. בתוספת הרביעית לחוק העיקרי, בסופה יבוא:

שחרור קטין ממעון לאחר שבית המשפט ציווה על החזקתו במעון נעול חלף מאסר לפי סעיף 25(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971. רשות חסות הנוער במשרד הרווחה והביטחון החברתי" תיקון החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)

התשט"ו-1955 (להלן החוק העיקרי): בסעיף 2 - בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "סעיף קטן זה יחול גם אם בעת מתן העדות מלאו לילד 14 שנים, ובלבד שטרם מלאו לו 15 שנים." אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ד1) חוקר ילדים רשאי לקבוע שילד שנחקר לפי חוק זה יעיד באחת הדרכים המנויות בסעיף קטן (ד) גם אם בעת מתן העדות מלאו לילד 14 שנים, ובלבד שטרם מלאו לו 15 שנים." בסעיף קטן (ה), אחרי "שחוקר ילדים הרשה אותה" יבוא "או שבעת מתן העדות מלאו לילד 14 שנים, וטרם מלאו לו 15 שנים". בסעיף 2ב, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג) סעיף זה יחול גם אם בעת מתן העדות מלאו לילד 14 שנים, ובלבד שטרם מלאו לו 15 שנים." תיקון חוק השיפוט הצבאי 10. בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 1955 בסעיף 513ד, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), מידע והודעות לפי הוראות חלק זה יימסרו בשפה הערבית אם נפגע העבירה מבקש זאת." בסעיף 513יח לחוק השיפוט הצבאי, במקום סעיף קטן (ד) יבוא: " (ד) בדיון לגבי כתב אישום בעבירת מין או אלימות חמורה, שבו מציג התובע לפני בית הדין הצבאי הסדר טיעון שאליו הגיע עם הנאשם, יברר בית הדין הצבאי עם התובע האם קוימו הוראות חוק זה לעניין זכויותיו של נפגע עבירת מין או אלימות חמורה לפי סעיף זה, לרבות אם הובאו פרטיו של הסדר הטיעון המוצג לפניו, כאמור בסעיף זה, לפני נפגע עבירה כאמור, ואת עמדת נפגע העבירה בנוגע להסדר הטיעון, אם הובעה בפני התובע לפי סעיף קטן (א)" אחרי סעיף קטן 513יט(א) לחוק השיפוט הצבאי יבוא: "(א1) נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שמסר הצהרה בכתב כאמור בסעיף קטן (א), זכאי למסור את הצהרתו גם בעל פה לפני בית המשפט בדיון בעניין גזר דינו של הנאשם. בעבירות המפורטות בסעיף 513יח(ב) יחול סעיף קטן זה רק אם ביקש זאת נפגע העבירה." (4)בסעיף 513כג, האמור בו יסומן (א), ואחריו יבוא: "(ב) נפטר נפגע עבירה, שנפגע במישרין מעבירה, שלא בשל העבירה, יהיו בני משפחתו כאמור בסעיף קטן (א) זכאים לקבל מידע שאותו זכאי נפגע עבירה לקבל לפי חוק זה, ובלבד שביקשו זאת ממי שאמור למסור את המידע." (5)בתוספת השלישית לחוק השיפוט הצבאי, בפרט 5, אחרי "347א", יבוא "347ב". (6) בתוספת השישית לחוק השיפוט הצבאי, בסופה יבוא: "14. הגשת בקשה לקיום דיון נוסף לפי סעיף 30 לחוק בתי המשפט, התובע הצבאי 15. הגשת בקשה לקיים משפט חוזר לפי סעיף 445 לחוק השיפוט הצבאי. התובע הצבאי" (7) בתוספת השביעית לחוק השיפוט הצבאי, (א) אחרי פרט 2 יבוא: "2א. הגשת ערר על מעצרו של החשוד או הנאשם בעבירת מין או על שחרורו ממעצר, ההודעה על ערר שהוגש על ידי החשוד או הנאשם תימסר בסמוך לאחר שנודע על כך לתביעה הצבאית. התובע הצבאי" (ב) בסופה יבוא "7. הודעה על הזכות של נפגע עבירת מין להגיש בקשה להוצאת צו לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, תשס"ה-2004 וכן על זכותו לסיוע משפטי בהליך זה כאמור בפרט 8 לתוספת לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב 1972. התובע הצבאי" רק הערה לסעיף קטן (7) לתוספת השביעית לחוק השיפוט הצבאי. לא הכנסנו את העובדה שהגשת ערר, היידוע לגביה, יהיה רק במקרה של עבירת מין. "הגשת ערר על מעצרו של חשוד או נאשם או שחרורו ממעצר בעבירת מין." הוספנו. תחילה 11. (א)תחילתם של סעיפים 1,

6 ו-7 שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי בצו לדחות את המועד האמור בשנה נוספת, (ב)תחילתם של סעיפים 8 ו-9 שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, שר הרווחה והביטחון החברתי, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לדחות בצו את המועד האמור בשנה נוספת (ג) תחילתן של פסקאות 1,

6 ו-7 לסעיף 10 שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, שר הביטחון, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לדחות את המועד בשנה נוספת.

חברים, מי בעד? מה קבענו? בקריאה השנייה והשלישית נטפל. אני ממלא מקום בוועדת החוקה - - - אתה יכול להצביע. מי בעד אישור הצעת החוק הממוזגת?

תודה לכולם, יישר כוח לכל העוסקות או העוסקים במלאכה. חברת הכנסת לשעבר שרון רופא אופיר, חברת הכנסת אימאן ח'טיב, אם תבקשו לומר דברים, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. זה רגע מאוד מרגש. כמי שמלווה נפגעות ובני משפחות של נפגעי עבירה במשך שנים ארוכות, אני רוצה להגיד להן מכאן היום שעשינו יחד מהפכה. אם בעבר לא הכרנו, לא את השמות שלכן, ולא את הפנים שלכן, הרי שהיום הבושה עברה צד. זה היה רק מתבקש שגם קולכן או הבעת עמדתכן תישמע ותובא לבית המשפט. אני חייבת לשתף שברגעים האלה עוברות לי בראש גם קים שנפגעה על ידי הפסיכולוג יובל כרמי, וגם האישה המקסימה שליוויתי, שנפגעה על ידי הגניקולוג בני שכטר, ורופאות שליוויתי, והנפגעות של אלון קסטיאל, ובני משפחות של נרצחים ונרצחות שחוו תסכול גדול, והנשים המופלאות שהיו איתי בפרויקט של "לא תאנסו אותנו לשתוק", והרשימה לצערי ארוכה. זה יובא השבוע למליאת הכנסת. אני קוראת מכאן לחבריי לאופוזיציה לא להכשיל את החוק הזה, לתמוך בו.

נדרשים עוד צעדים אמיצים כדי שזה יהיה מושלם, אבל הרגע המרגש הזה, החוק החשוב הזה שייך לכן, הוא שלכן. יישר כוח, תודה. קודם כול, תודה ליושב-ראש ותודה לצוות הוועדה, לצוות המשפטי, שהראה נחישות ורצון כל כך גדול. דבר אחד אחרון, למרות הימים הקשים שאנחנו עוברים כאן בתקופה הזאת עדיין יש נקודות אור, ואפשר לעשות עוד יותר טוב. אני חושבת שהיום הוספנו והגדלנו את המרחב הזה של הטוב, אז שיהיה בהצלחה לכולנו. מרוב שהתרגשתי לא אמרתי לכן,

כי בלעדיכן זה לא היה קורה. אני חושבת שאתן לא סתם שותפות, אתן שותפות שמוכנות לראות מחוץ לקופסה, מוכנות להיות יצירתיות ומעל הכול מוכנות להיות אמיצות. הייתן שותפות אמת. גם הצוות של שר המשפטים, עוד בשלבים של הכנת החוק, ועמית שלא נמצאת כאן, יפעת. תודה ענקית לכן ממני ומהרבה הרבה נפגעות. אנחנו באמת עושים פה היום משהו גדול. עוד לא תם ונשלם, אבל זה צעד משמעותי. תודה רבה. אנחנו כולנו מצטרפים לדברי התודה, נציגות משרד המשפטים, עו"ד פינקלשטיין, רווה ובן נון, ובוודאי לייעוץ המשפטי של הוועדה. תודה לכולם ולכולן. יום טוב לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 13:29.